בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את הדיון הבוקר של ועדת העבודה והרווחה. 15 בדצמבר 2021, י"א בטבת התשפ"ב, השעה היא 09:30. אנחנו מקיימים הבוקר דיון נוסף בנושא הסדרה או דיון מעמיק יותר של מה שקרוי כלכלת הפלטפורמה, בהמשך לדיונים הקודמים שכבר קיימנו בוועדה ובהמשך גם לעמדת האיחוד האירופאי שבא לידי ביטוי ופורסם בשבוע שעבר שבהחלט נראה כמו קריאת כיוון של מדינות האיחוד האירופאי. אנחנו יודעים על הרבה מאוד תביעות ותובענות ייצוגיות במדינות העולם שקשורות לכלכלת הפלטפורמות, יש דיונים נרחבים על כך גם באירופה גם בארצות הברית וחשבנו שמן הראוי שגם אנחנו ניקח חלק בדיון הזה. מאוחר יותר באיזור השעה עשר גם תהיה לנו הזכות להעלות לכאן בזום את הנציג של הוועדה של האיחוד האירופאי שעסק והיה חלק מכתיבת ההצעה,

ונוכל לשמוע ממנו בקצרה את עיקרי הדו"ח ממקור ראשון. אני חושבת שיש לזה ערך רב. אבל אולי עוד קודם לכן הייתי רוצה להתייחס אם לא במישרין אולי בעקיפין לדיווחים שפורסמו במהלך השבוע וגם אתמול בעיתונות, אז אנחנו נתייחס לפרסומים האלה כמובן בצורה מסוייגת, אלה פרסומים בעיתון, אנחנו לא מתייחסים לחקירות ועם זאת עצם הפרסומים והתהיות, סימני השאלה הגדולים שעלו מהדיווחיים על חקירות שהיום מתרחשות, היום קורות בעקבות אי הסדרה של כלכלת הפלטפורמות ובין היתר מניעת זכויות סוציאליות, מניעת דיווחים לרשויות החוק והמס בישראל ובהם הביטוח הלאומי, תשלומי העובדים על ידי קבלן או חברות קש, ככה הן מוגדרות לפחות בעיתונים, אלה שמעסיקות את העובדים, אותם שליחים בחברות השונות של השליחים, מעלה כאן בהחלט סוגיות ששווה להתייחס אליהן לרבות לכאורה כלכלה שחורה שבה לפי הפרסומים אותם שליחים דיווחו, אמנם קיבלו כספים אבל במקביל ככל הנראה גם דיווחו לרשויות המס שהם בתקופת אבטלה ולכן גם קיבלו חל"ת. כך שגם קיבלו דמי חל"ת וגם קיבלו את השכר שלהם. כאמור הכל לפי הפרסומים בעיתון ולכן אנחנו לא נתייחס, אבל הענין הוא בהחלט אי ההסדרה והפריצות שיש במסגרת הכלכלה הזאת שהתפתחה בשנים האחרונות גם בישראל כמו ברחבי העולם. ואני רוצה לשאול דווקא קודם כל, יש לנו כאן מהביטוח הלאומי, אלעד, קודם כל אני רוצה להבין באופן כללי, כאשר יש לנו חברה שהיא זאת שאמורה להיות המעסיק של העובדים והיא לא מדווחת ולא מעבירה את התשלומים לביטוח לאומי, מה המשמעות של זה? אלעד זכות, יועץ למנכ"ל ביטוח לאומי. אני אתחיל מהתשובה לשאלה אבל יש לי קצת רקע לתת מעבר לכך. אצלנו בביטוח לאומי יש שתי הגדרות מאוד ברורות, הגדרת שכיר והגדרת עצמאי. עצמאי זה מן הסתם מי שמדווח ופותח תיק עצמאי בביטוח לאומי ושמוגדר לפי הקריטריונים כעצמאי לענין ביטוח לאומי, שהדבר משפיע הן על הגביה של דמי הביטוח ומן הסתם על גמלאות מסויימות ושכיר זה משהו שמאוד מסודר בתלוש. במקרים שיש דברים שהם באמצע ולצורך הענין מישהו כדוגמה נפגע בעבודה ומגיש תביעה לפגיעה בעבודה אבל מעמדו לא הוסדר מלכתחילה, המעסיק מתנער מזה שהוא היה שכיר אצלו והוא לא פתח עסק עצמאי, יכולה להיווצר בעיה. המצבים האלה בדרך כלל מגיעים או לאיזה שהיא תביעה ואיזה שהיא בדיקה של הפקידים אצלנו האם נעשו יחסי עובד מעביד ואז זכותו כשכיר ניתנת ואז גם נחזור למעסיק כדי לדרוש את דמי הביטוח, או שבהרבה מקרים זה מגיע לבית הדין לעבודה. אבל הייתי שמח להרחיב בכמה מילים באופן כללי על כל הסיטואציה הזאת. הביטוח הלאומי כבר לפני מספר שנים זיהה פה איזה שהוא רצון או צורך לעסוק בנושא של פרילנסרים בכלל, זה לאו דווקא קשור לכלכלת הפלטפורמה, אלא זה איזה שהוא סוג של יצור שיש בו מאפיינים מסויימים של עצמאים, מן הסתם ברמה רשמית, ומאפיינים מסויימים אולי לאו דווקא רשמיים כשכיר וגם הקמנו צוות עם המלצות מסויימות בנושא של ביטוח וזכויות של עובדים עצמאיים ופרילנסרים וכבר לפני שנים חשבנו שנכון יהיה להקים איזה שהוא צוות משותף עם משרד המשפטים, משרד העבודה, רשות המיסים וגורמים נלווים לבחינת כל המעמד הזה כשעומדים פה אלמנטים של מיסוי מחד אבל הרבה אלמנטים שקשורים לזכויות, מן הסתם חוקי המגן, חוקי העבודה אבל גם היבטים שקשורים לביטוח הלאומי. בביטוח לאומי הדברים המשמעותיים שעולים, גם מטעם העצמאיים והארגונים שמייצגים את אותה אוכלוסיה, זה דמי אבטלה במקרה של פיטורין או הפסקת עבודה, זכויות של פשיטת רגל, במידה שמעסיק פושט רגל ואין לו כסף לשלם אז הביטוח הלאומי נכנס בנעליו ומשלם סכומים של פיצויים ומשכורות שהוא לא הצליח לשלם, וכמו שאמרתי פגיעה בעבודה שמאפשרת את ההחלפה של אותו שכר. אז אני אגיד שבתוך העולם האפור הזה שהוא לאו דווקא עצמאי באופן מוחלט לבין שכיר יש כמה דברים אצלנו בביטוח לאומי. אחד זה כמו שאמרתי, יש על בסיס הפסיקה ולא על בסיס החקיקה, שאני מבין שפה הרצון הוא להסדיר, יש על בסיס הפסיקה את יחסי העובד מעביד והמבחנים השונים, יש פסקי דין מאוד מפורסמים, אני לא אפרט על זה. אז יש לנו את האפשרות להכיר על בסיס מבחן יחסי עבודה ולהכיר במצב כזה שהבן אדם הוא שכיר. יש כאמור את צו סיווג המבוטחים שעכשיו התפרסם יותר בתקופה של הקורונה, שזה צו שכן בחוק ובסוג של תקנות מאפשר - - - אלעד אני שמחה על ההרצאה הזאת, זה מענין, אבל בכל זאת אני רוצה להתמקד בענין שלשמו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על כלכלת הפלטפורמות, שזה עסק חדש. אנחנו מבינים שהוא עדיין באיזה שהוא סוג של התהוות, ולכן אני רוצה לחזור לשאלה ששאלתי אותך בהתחלה, כי בזה אנחנו דנים כרגע. מה המשמעות שכרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת שבה עובדים היו אמורים לקבל את ההפרשות לביטוח לאומי על ידי אותו מעסיק שקם עבורם, כדי לעשות בדיוק את הפעולות האלה, ונראה שהוא לא עשה את זה. מה המשמעות של זה עבור? אז כמו שאמרתי, במידה שאדם תובע תביעה לדמי אבטלה לצורך הענין או פשיטת רגל של המעסיק והוא לא שילם לו את כל מה שמגיע לו ששכיר דווקא כן היה מקבל, או במידה חמורה יותר שהיתה פגיעה בעבודה והאדם לא היה מבוטח אצלנו, עלולות להיווצר בעיות. כלומר אותו עובד שאותו עסק,

היה צריך להפריש עבורו את הסכומים האלה, עכשיו נמצא חשוף בלי הכסף, הוא היה בטוח שהכסף הזה הועבר כדי להגן עליו וזה לא קיים ועכשיו עומדת לו זכות תביעה גם נגד הביטוח הלאומי וגם לכאורה המעביד שהיה צריך לעשות את זה?

הוא יצא נפסד מכל הכיוונים. האדם הזה לא מוכר אצלנו, הוא לא פתח תיק כעצמאי והוא לא מוכר כשכיר, ואמרתי, היום יש אפשרות, אנחנו עושים את זה דה פקטו, אבל זה מבוסס על פסיקה והעולם של מבחני יחסי עובד מעביד הוא עולם יחסית אפור שתלוי הרבה בהחלטות בתי הדין או פקיד אצלנו שיש פה שאלות של שיקול דעת והמשקולות של המבחנים השונים, ההסדרה של זה תהיה מבורכת בדיוק מהסיבה שציינת. במידה שהבן אדם, אנחנו נדע מלכתחילה, גם תהיה ודאות לנו כמדינה וגם לבן אדם, במידה שהוא נפגע בעבודה ואנחנו נצטרך לדעת לפי מה לחשב את הקצבה לפעמים גם לכל החיים, אם לא היתה אצלנו את הגדרת השכר שלו, את המעמד שלו, הוא עלול להיפגע מזה באופן משמעותי. אולי משרד העבודה, הכלכלה. אני רוצה לשמוע ממך או מעורכת הדין רבקה ורבנר, שהיא הממונה הראשית על יחסי העבודה, לשמוע איזה שהיא עמדה שלכם נוכח הפרסום של האיחוד האירופאי בענין הזה ובכלל האם אתם היום כמשרד שאמון על הכלכלה והעבודה בישראל מקדישים לזה זמן,

כדי להבין לאן גם מדינת ישראל, האם אתם לוקחים בחשבון את העמדה של האיחוד האירופאי. אני אתן לרבקה להתחיל ואני אשלים. קודם כל בוקר טוב לגבירתי חברת הכנסת, אני מתנצלת שאני לא נמצאת באולם, אני פשוט בבידוד אחרי חזרה מחוץ לארץ. אני אתן את הבסיס. בגדול מדובר, אני רוצה לתת את סד הזמנים או תפיסת, התפיסה הארגונית של איך אנחנו פועלים על הנחיה כזאת מבחינה משפטית. קודם כל מדובר בהנחיה חשובה אבל טרם אושרה בפרלמנט האירופאי ובמועצה. בהנחה שהיא תאומץ ותאושר אזי המדינות החברות בפרלמנט האירופאי יוכלו לעגן אותה במשך שנתיים. רבקה אנחנו יודעים שזה לא מחר, רק רציתי לדעת איפה אתם עומדים. אנחנו עומדים בזה שאנחנו בשלב של, מול תופעה מאוד מאתגרת, לא חדשה אמנם, היא מביאה חיתוך של תקורות מצד אחד, אבל אנחנו חייבים להבין את ההשלכות גם מבחינת, מצד אחד מתן גמישות אבל גם מתן ביטחון והוגנות מול העובדים. אז אנחנו בוחנים את זה ומסתכלים היטב לראות האם זה באמת העסקה חדשה שמתהווה שלא נבחן אותה בהגדרות ישנות, וכדי להבהיר את ההעסקה הזאת וכדי להבין את ההשלכות לפני שאנחנו מחליטים מה עושים אז אנחנו בוחנים בעולם גם את ההבחנה שעושה האיחוד האירופאי, שיושבת על דברים שבית הדין שלנו כבר, המשפט הישראלי כבר טען להם בעבר. צריך להבין שיש גם הבדלים בינינו לבינם. למשל אחד הדברים שאנחנו נצטרך לשקול ואנחנו שוקלים בימים אלה, זה למשל במשפט העבודה עד היום אצלנו נטל ההוכחה להוכיח האם מישהו עובד או לא עובד נתון לזה שטוען. בהמלצה האירופאית אנחנו מעבירים את הנטל הזה לפלטפורמה, אנחנו אומרים מראש, הם אומרים מראש שאנחנו מחליטים שאתם שכירים ואם אתה חושב שאתה לא מעסיק בוא תתבע ותאמר את דברך. צריך להבין שיש הבדלים בין התפיסה המשפטית הרגילה שלנו גם לעומת מה שהאיחוד האירופאי רוצה, למרות שהמבחנים עצמם הם מבחנים שאנחנו מתייחסים אליהם ומשפט הישראלי כבר התייחס אליהם.

זה בדיוק חלק מהענין, במקום לשלוח כל שליח של וולט או כל מועסק עצמאי לבית משפט להוכיח, זה משנה בדיוק את הענין, לתת את האחריות על החזקים,

על בעל העסק שצריך להוכיח שהוא לא עובד אצלי. וגם את זה צריך להגדיר מה זה עובד, מה זה לא עובד. אני חושבת, ואת זה תיכף נשמע גם מהנציג, אני חושבת שהדבר הראשון זה הגדרת הסטטוס שזה הדבר הראשון שצריך להשקיע בו, ואז כמובן המבחנים ואיזה זכויות אם בכלל צריך יהיה לתת. אבל השלב הראשון זאת ההגדרה. אנחנו לא מתנגדים להגדרה, אני רק מעלה את הנושאים שבהם אנחנו בוחנים ונצטרך לבחון לפני שנשחרר איזה אמירה יותר מדוייקת וסגורה, האם אנחנו יכולים ללכת - - - ברשותכם חשוב לי למסגר את זה, אולי הייתי צריכה לעשות את זה בהתחלה, אבל עצם הענין ותכף שוב אנחנו נשמע את הנציג, הנציבות האירופאית שהציעה את סדרת הצעדים לשיפור תנאי העבודה בקרב העובדים באמצעות הפלטפורמות, מדובר כאן במטרה שבה הכללים החדשים יבטיחו שאנשים שעובדים באמצעות הפלטפורמות עבודה דיגיטלית יוכלו ליהנות מזכויות עובדים ומהתנאים הסוציאליים המגיעים להם ויקבלו הגנה נוספת בכל הנוגע לשימוש האלגוריתמי, מערכת כללים שתהיה משותפת, שתהיה כאן ודאות משפטית מוגברת ושיאפשרו גם לפלטפורמות העבודה הדיגיטליות עצמן להפיק את התועלת המלאה מהפוטנציאל הכלכלי של השוק האחיד ומכללי משחק שווים לכולם וזאת למעשה המטרה של העבודה שעשו האיחוד האירופאי ואני חושבת שיש לברך עקרונית כמובן על העבודה המאומצת שלהם תוך כדי שימת דגש על זכויותיו של העובד. לא לרמוס את זכויותיו של העובד, זה הבסיס. אנחנו בהחלט רואים את זה באור הזה, אני רק אומרת שאנחנו עדיין מגבשים את העמדה של איך נגיב לזה כי נעשית עבודה בד בבד למשל בבתי הדין ובוודאי במינהל אכיפה והסדרה אצלנו, כמו שסיפרתי בדיון הקודם, ואני אשמח אם יתאפשר למנהל מינהל הסדרה ואכיפה אצלנו מר מאיר דוד למשל לתת את האינפוט שלו בנושא הזה. אם אפשר לשאול שאלה לפני כן. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות, הראשונה היא, אני מבין שאת, רק להבהיר, אני מבין שאת מבינה או מזהה את הצורך לייצר סיווג חדש, האם את מזהה את הצורך, אני רק רוצה להבין, להבהיר את דברייך, את כן מזהה את הצורך לייצר עוד סיווג של עובדים למעט שכיר או עצמאי ואתם עכשיו בוחנים איך לקחת את המודל האירופאי ולייצר אותו בארץ. זאת שאלה ראשונה, האם הבנתי נכון. והשאלה השניה שלי גבירתי, עוסקת במצב הנוכחי. היום יש אלפי עובדים שהם עובדי פלטפורמות, כיצד אתם מסווגים אותם היום, כשכירים, כעצמאים, בתור אחראית על יחסי העבודה במשק או של זרוע העבודה במשק, איך את מסווגת אותם היום ואני אומר את זה לגנות הפרלמנט אולי שהיום בשונה מאתרים אחרים בחברה הישראלית הפרלמנט הוא לא זה שעיצב את כללי העבודה בשוק אלא בית המשפט העליון באופן שבעיני הוא לא נכון. אנחנו צריכים להיות אלה שמסדירים ומעצבים את הנורמות ולא בית המשפט העליון. בהקשר הזה בסידרה של פסיקות שהם להבנתי, אני למדתי עבודה, אני לא זוכר הרבה, כי זה משתנה משנה לשנה ומפסיקה לפסיקה וראוי אולי לקבוע מסמרות יותר ברורות כאן בפרלמנט. אז ביחד את שתי השאלות,

האם את מזהה צורך לייצר קלסיפיקציה של עובדים מסוג אחר, ושתיים, איך את מסווגת את העובדים האלה היום. ראשית זה נכון כמו שאמרת, בחוקי העבודה עד היום אין מבחנים של יחסי עובד מעביד, זה נקבע בפסיקה, האם אנחנו צריכים כפרלמנט לעשות את זה זה בדיוק מה שאנחנו בוחנים היום, ברור יש פה איזה שהיא תופעה מאתגרת, אני לא יודעת עדיין להגיד לך סופית, ברור שההצעה של האיחוד האירופאי באה בזמן טוב ומבורכת לנו כי זה ייצר עוד יותר בחינה של הנושא, ברור שיש איזה שהוא שכיר היברידי שאנחנו צריכים לראות אם אנחנו מעבירים את מעמדו למעמד מיוחד, אבל ברור שצריכה להיות הבהרה, השאלה היא איך ואיך זה מסווג היום יוכל להגיד לך גם מאיר דוד אני מקווה שזה מסווג היום ככל שאנחנו רואים ספק אין ספק, הוא שכיר וזכויותיו במשרד הכלכלה ישמרו ויטופלו. האם משרד הכלכלה בכלל עסק במדידת כמות העובדים שישנה. בהחלט. מאיר דוד, אני ראש מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה. כפי שנאמר פה אנחנו מברכים את היוזמה של האיחוד האירופאי ואנחנו כן עוקבים מה קורה שם. אנחנו נדרשים לזה, אנחנו רוצים לטפל בזה, אנחנו נכנסים לזה, בוחנים את זה תוך כדי תנועה גם כי זה אירוע גדול, גם בהיבטי אכיפה, אנחנו נכנסנו כבר לאכיפה לכמה חברות כדי לבחון איך הם מעסיקים - - - החשדות שהתפרסמו השבוע הן חמורות וזה בא on top על הדברים שאנחנו ידענו עליהם קודם לכן, אם זה תאונות קשות של אותם אנשים שלא היה להם זכויות, אותם שליחים אני כמובן מדברת עליהם, ושלילת זכויות אחרות, מעמד שהוא באיזה סוג של אפלה שאנחנו לא יודעים מה הוא. זאת בדיוק התשובה למה צריך לעסוק בזה ולמה נכון וראוי להתייחס לנושא הזה, הוא נושא מאוד גדול, אנחנו נבחן אותו בכל ההיבטים כמו שעשינו גם עם ביטוח לאומי עם כל הגורמים. כפי שחבר הכנסת שאל, כשאנחנו מגיעים לעובד בסופו של דבר אנחנו בוחנים האם הוא מועסק כשכיר או האם הוא מועסק כעצמאי. ואיך זה, בהתאם למבחני הפסיקה שקבע בית הדין. הוא מועסק כעצמאי למרות שהוא שכיר פשוט,

בסדר, נכון. יש מקרים, גם אנחנו בהרבה מאוד מקרים שמענו טיעונים של מעסיקים שאמרו הוא עצמאי ובסופו של דבר קבענו שהוא שכיר. בית המשפט בסוף קבע שהוא שכיר, אבל בפועל רוב האנשים מתנהלים כעצמאים. גם אנחנו באכיפה היומיומית, כשמגיעים לאכיפה ומגיעה אלינו טענה,

הוא לא שכיר הוא עצמאי, אנחנו בוחנים את המבחנים בפועל. יש המון מבחנים שנבדקים - - - בוא ניקח את מה שאתה אומר, אתה אומר שיש כרגע איזה סוג של אשליה, איזה סוג של גאפ שהפסיקה והעמדה של משרדי הממשלה מתייחסת אליהם כאל שכירים אבל בפועל הרוב המוחלט של האנשים שעובדים הם מתנהגים כעצמאים. אתה מבין שיש פה אבסורד.

יש פה פער גדול שצריך לטפל בו וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה בזמן הקרוב, אנחנו נשב על הנושא הזה - - - אם לא היתה עמדה כזאת ולא היתה העמדה של הפסיקה, הייתי אומרת דיינו, אבל יש פה פער. זה בדיוק הדבר, בפועל המציאות כבר אומרת לנו עצרו אנשים. המציאות גדולה מכל דבר - - - אם הם שכירים אז המעסיקים שלהם צריכים להפריש להם זכויות. בוודאי, וזה מה שאנחנו בוחנים בתיקים שהיום אנחנו מנהלים, בדיוק זה הדבר. אבל התופעה אדוני, מאחר וגבירתי יושבת הראש אומרת את זה כבר פעם רביעית, ההיקף של התופעה הוא ענק, יש פה הפרה שיטתית של גופים, אפליקציות שפשוט לא מפרישות בדין וזה פוגע - - - כי הן לא מוגדרות כמעסיק.

המדינה מצפה מכל אלפי עובדי האפליקציות לתבוע את המעסיקים שלהם ולייצר שיח בבית המשפט, אתם הרגולטור. המדינה לא מצפה שהעובד יעשה את העבודה בעצמו או העצמאי, המדינה מצפה להתמודד עם הדבר הזה. נכון, התופעה היא לא קטנה, התופעה היא רחבה, והאכיפה לבד לא תוכל להתמודד ולכן נדרשת פה פעולה משלימה של כל הנושא הזה.

שרת הכלכלה רואה את החשיבות, שמה לה את הנושא הזה על השולחן, ביקשה מאיתנו לבחון אותו, הנושא הזה יבחן במלוא המרץ גם בהתייחס ובראיה איך מסתכלים על זה האיחוד האירופאי,

ושוב אני רוצה לומר, אנחנו עושים את הדברים האלה בזהירות, אנחנו לא שופכים לא את התינוק ולא את המים, לא שופכים פה שום דבר, אנחנו בהחלט בוחנים, אני חושבת שהדיון הזה החשיבות שבו היא שאנחנו הולכים פה עקב לצד אגודל, אנחנו בוחנים את הדברים, זה לא אומר שיש לנו כרגע את התשובות, אנחנו עוד לא מסמנים פה כיוון אבל אנחנו כן שמים מראה על מה שקורה בעולם, על התביעות הרבות, גם התביעות הייצוגיות וגם התביעות האישיות בכל רחבי העולם, על מדינות רבות - - - גם בארץ יש תביעה ייצוגית אז גם בתי הדין ידרשו לזה ויתנו לזה התייחסות. אני פשוט לא מבינה למה משרדי הממשלה שאמונים על הנושאים האלה תמיד נזכרים או כשחברי הכנסת מגיעים עם הצעות חוק פרטיות, עם דיונים מהירים, עם שאילתות, או שהאיחוד האירופאי לשמחתי שאתם שהוא מבורך, אחד הוויכוחים הקשים פה בכנסת, הוא בהחלט מאוד מבורך, למה אנחנו מחכים, אנחנו אמורים להיות אור לגויים, למה אנחנו מחכים כל הזמן שמישהו אחר יעלה את הנושא. וולט זה לא דבר חדש, כלכלת פלטפורמות, כל הסיפור של הפרילנסרים ששנים על גבי שנים, אני חייבת לומר אני ירשתי את הצעת החוק של חבר הכנסת לשעבר, היום שר הבריאות ניצן הורוביץ, הנושא של פרילנסרים זה נושא שמדברים עם משרד הכלכלה, משרד העבודה, משרד האוצר שנים על גבי שנים ופתאום אתם מופתעים. אתם מופתעים שיש כלכלת פלטפורמות, אתם מופתעים שיש תביעות בבתי משפט, למה מופתעים. תובילו, אל תהיו מובלים. אז גבירתי קודם כל לא מופתעים, קשה לנו להתמודד עם המהירות של חברת הכנסת מיכל רוזין, אני מכיר אותה עוד מוועדת העובדים הזרים, אבל אנחנו לא מופתעים והנושאים שנבחנים, התהליכים הם ארוכים הם לא תהליכים של עכשיו בואו נחתוך את הנושא, הנושא מוכר. דרך אגב לא התעוררנו בגלל האיחוד האירופאי, עוד הרבה לפני, אני התחלתי אכיפה לפני שהאיחוד האירופאי בכלל נכנס לנושא. אני חושב ששותפים שלנו כאן הנוער העובד והלומד הם ארגונים שאנחנו עובדים ביחד כדי למצוא את הפתרונות. כמו שאמרה גבירתי יושבת הראש, אם אנחנו נוריד גרזן אחד על השני כנראה נשפוך את התינוק עם המים ונקטע את הענף שכולנו יושבים עליו, בואו נעשה את זה בשום שכל ונמצא פתרונות שעונים לכל הצדדים. ברשותכם אנחנו נעבור לאנגלית, אנחנו נשמע מהנציג האירופאי שיושב איתנו, הוא יתן לנו סקירה, אז ברשותכם אני אעבור לאנגלית. (אומרת דברים בשפה האנגלית, להלן תרגום חופשי) אני רוצה להציג את מר מקס יוב, ראש יחידת עתיד תעסוקת הנוער העולמי בנציבות האירופית, בוקר טוב לך אדוני, תודה רבה שהצטרפת אלינו. (אומר דברים בשפה האנגלית להלן התרגום החופשי) בוקר טוב מבריסל, אני שמח להיות פה. לא הבנתי מילה למעט 'פלטפורמה' ו'פרילנסר'. קודם כל, תודה רבה על הנכונות שלך להשתתף בדיון שלנו בוועדת העבודה והרווחה, ועל זמנך היקר, זה באמת כבוד